אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הנושא היום היעדר תקנים להתמחות לרופאים עולים, יש גם היעדר לרופאים לא עולים, היערכות משרד הבריאות לקליטת רופאים עולים חדשים ותושבים